בוקר טוב,

9 בנובמבר 2020 כ"ב בחשוון התשפ"א. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות בנושא הצעות תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה. הבוקר היה אמור להיות דיון על מענקים למובטלים שנמצאים באבטלה מעל 90 או 100 ימים. כמובן היה צריך להיות דיון על ימי הבידוד, שנתקע פה כבר עשרה ימים. בבוקר פתחתי את העיתונים וראיתי שיש לי מחלוקת גדולה עם שר האוצר. אין לי מחלוקת עם שר האוצר. ממש אין לי מחלוקת עם שר האוצר, לא קטנה ולא גדולה. הבעיה היא עם העיתונים האלה שדואגים למסכנים ולחלשים ולמעמד הפועלים ולהסכמים קיבוציים, שם קראתי על המחלוקת לצערי. צר לי שפקידי האוצר מנצלים, אחרי שמונה חודשים שמדינת ישראל לא השתתפה בתשלום ימי הבידוד בכלל והנטל נפל על העובדים ועל המעסיקים. קשה להגיד שהמדינה חגגה, אבל המדינה לא שילמה. גם עכשיו היא באה להסדר שפוגעני לעובדים ולעסקים הקטנים. חברי ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לא יהוו חותמות גומי של אף אחד. לא של פקידי האוצר ולא של אף אחד. עד שלא יצא מפה הסדר מאוזן ולא נצלני, לא יהיה הסדר במשק. צר לי שההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה. צר לי שאני לא שומע את המעסיקים הקטנים. יחד עם זאת, הבריונות של פקידי האוצר, הגיע הזמן שיהיה לה סוף. נעבור לענייננו. סליחה על ההקדמה, היא נולדה מהמענק לחיילים שעבדו עם רישיון עבודה ולצערנו בגלל הקורונה, אבדו את מקום עבודתם והם לא מקבלים חל"ת על מקום העבודה שלהם או מענקים בגלל הפסקת עבודתם.

שמי פזית תדהר, יועצת משפטית לאגף שיקום נכים ואגף משפחות במשרד הביטחון. אנחנו כאן לא בענייני קורונה, בנושא עדכון התגמולים המשולמים לנכי צה"ל ולמשפחות השכולות מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום) וחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום). שמנו על שולחן הוועדה 36 צווים ותקנות שמעדכנים את התגמולים. 36 הצווים הם למעשה ארבעה סטים של עדכונים. כל סט תשעה צווים ותקנות, כאשר העדכונים מתייחסים לארבעה מועדים: המועד הראשון הוא אפריל 2018 בגדר הוראת שעה שמעדכנת את התגמולים בשיעור של 0.94%. הסט השני, אוקטובר 2018, גם הוא הוראת שעה לחצי שנה, שמעדכן את התגמולים ב-1.48%. הסט השלישי בגין עדכון אפריל 2019, אף הוא הוראת שעה לחצי שנה, לעדכון בשיעור של 0.21%. הסט האחרון שהוא הוראת קבע מה-1 לאוקטובר 2019 ואילך, שמעדכן את התגמולים בשיעור של 2.24%. אני אזכיר לאדוני שהתגמולים לנכי צה"ל ולמשפחות השכולות צמודים למדד השכר בסקטור הציבורי קהילתי, מדד שמפורסם על ידי השלכה המרכזית לסטטיסטיקה. כמה הוא עלה או ירד בשנה האחרונה? מהנתונים שיש ברשותי, עד העדכון האחרון, קרי אוקטובר 2019, עלה ב-2.24%. ישנו עוד מדד אחד אדוני יושב-ראש הוועדה, של אפריל 2020. אני רוצה לבדוק מדוע הוא לא הובא לשולחנה של הוועדה? מדד אפריל 2020 שעלה ב-13.57%. אנחנו מחכים מ-2018 לעדכון התגמולים כדי לסבר את האוזן. כגמלאי של מבטחים בפנסיה הוותיקה, מחכה לעדכון מדד משנת 2008. זה יהיה הגוף היחידי, אני לא נגד, שמעודכן במדינת ישראל, חוץ מחברי הכנסת. בוועדות הקודמות ביקרת את התהליך הארוך והמסורבל והמורכב. גם עכשיו.

באישור התקנות וקוראים למערכת הביטחון להביא את התקנות החדשות, עם העדכונים החדשים במהרה בימינו, שלא ייקח כל כך הרבה זמן.

הישיבה ננעלה בשעה 11:29.